אני פותח את הישיבה בנושא: הצעת תקנות הגז הפחמימני המעובה (אמות מידה לשירות), התשפ"ג-2023. זה גז? גז ביתי, גם פחמימני מעובה - - גז ביתי אתה מתכוון. אנחנו מכירים את זה כגז ביתי. הבנתי. זה נקרא בשם אחר פה. היועצת המשפטית, יש לך משהו להגיד פה לפני שמתחילים? הערה כללית - - תגידי לנו קודם מה הנושא. הם יגידו. אתם תציגו את זה אבל לפני זה, יש לך משהו להגיד? שיציגו ואז אני אגיד. אז תציגו את התקנות. באופן כללי, מדובר על תקנות של - - - מתוקנות בנושא שהוא נושא צרכני. משק הגז הביתי הוא משק שחי לאורך כל שנות המדינה, והחל משנת 88 הוחל עליו חוק פיקוח שבא וטיפל בעיקר בנושאים הבטיחותיים בכל מה שקשור לגפ"מ כי לגפ"מ גז פחמימני מעובה, גז ביתי, יש באמת הרבה אלמנטים של בטיחות. מדובר על מוצר שכשמשתמשים בו נכון אז הכל טוב אבל הוא נושא בחובו סיכונים. והרבה מאוד נושאים בהיבטים האלה, שקשורים לרישוי של כל הגורמים ש מטפלים בתחום הזה והכללים שבהם הם מתעסקים כל זה טופל כבר בחקיקה, כולל חקיקה עדכנית בסוף שנת 2020, שתיקנו פה וזה אושר על-ידי הוועדה ואחר-כך על-ידי הכנסת. לנושאים האלה הייתה חסרה זרוע, הזרוע הצרכנית.

הגז הביתי קצת משונה, נקרא לזה, מכל ספק שירותים אחר. אתה לא יכול להחליט עליו לבד בהרבה מאוד מקרים. ככל שאתה דייר בבניין, אתה למעשה חלק מסט שלם של צרכנים שמקבלים החלטה ביחד. אתה מדבר שזה לא פרטי, בלונים, אלא בצובר.

חלק עם צובר, חלק עם מרכזיית בלונים, ואתה למעשה - - מה זה מרכזיית בלונים? זה במקום צובר ששמים מתחת לקרקע, שמים ביחד ארבעה,

12 בלונים ביחד ומהם יוצא צינור אחד והוא יוצא למעלה לבניין ואז מתפזר בין הקומות. אבל זה לא בלון פר דירה אלא כולם נחשבים מאגר אחד זה מרכזיית בלונים. והיום נבנים בניינים עם כזה סוג של...

היום כמעט ולא אבל יש כמה עשרות-אלפים שעדיין קיימים. והחדשים שנבנים, יש תקנות איך עושים?

זה אמות מידה בעצם לחברות, נכון? אמות המידה יחולו על החברות ביחסן עם הלקוח, שמה שניסינו להסביר פה שהוא לקוח די שבוי. והלקוח הזה, יכולתו להחליף ספק איננה החלטה שהוא קם בבוקר ומחליף אותו - - ברור שאפשר עוד להחליף. יש אפשרות.

אושרו תקנות שמאפשרות לבניין - - בפועל זה לא קורה.

לא מספיק, וזה עדיין לא החלטה שאתה קם בבוקר ואתה לא מרוצה מהממיר שלך והחלפת חברת סלולר או חברת תקשורת. זה לא עובד אישית. לכן, הלקוח, על-מנת להגן עליו, ופה הלכנו על כל מיני מנגנונים שיגנו - - התקנות האלה, כשהכנתם אותן, זה משהו חדש? זה משהו חדש ברובו. או תיקון של ישן? לא, זה תקנות חדשות. וכשהכנסתם את זה, עשיתם תהליך של פנייה לחברות? כן, בוודאי. העירו לכם הערות?

איזה משרד אתם?

יישמנו את מרבית ההערות שחשבנו שבאמת בהן טעינו. יש הערות שהחברות העבירו ואנחנו חשבנו שעל-מנת לשמור על הלקוח נכון להשאיר אותן ולכן אנחנו פה. אז יש פה נציגים של חברות? "פז גז" וכדומה. בואו נשמע מה הבעיה שלכם בתקנות האלה? אתם שומעים שחלק הם הכירו בהערות וחלק לא. מה אתם רוצים, שאת כל ההערות שלכם יכניסו? אז אולי תעשו את התקנות אתם ותביאו לנו לאישור ונגמר הסיפור.

קודם כל אנחנו מברכים על הסדרת הנושא הצרכני, תהיה אחידות בין כל ספקי הגז ואנחנו עובדים על זה.

אנחנו עברנו על התקנות ואנחנו חושבים שיש נושאים מסוימים שאפשר למצוא להם פתרון חלופי שמוצא איזון בין הזכות של הצרכן לקבל את השירות - - כמו מה? כמו למשל הצגת נתונים מסוימים בחשבונית. חשבונית הגז היום, אחרי הרבה רגולציה - - איזו הצגה? הצגת נתונים בחשבונית, למשל של פיקדון. מה לכתוב בחשבונית? מה לכתוב בחשבונית, זה העניין? זו הדרישה שלכם?

שיציגו בחשבונית את כל הפרטים? מה הדרישה פה, למה יש פה מחלוקת בכלל, לא הבנתי. זה לא דבר שאפשר לפתור אותו ביניכם לבינם? להסביר מה אנחנו רוצים שיופיע בחשבונית?

מה שאנחנו רוצים שיוסף לחשבונית זה שני פרטים, שאנחנו יודעים שלחברות קשה איתם ואנחנו חושבים שברמה הצרכנית זה מאוד חשוב. הפרט הראשון שהדר הזכירה זה נושא הפיקדון. אנשים נמצאים בבניין 30, 50, 10, חמש שנים, לא משנה.

בתחילת דרכם בבניין, הם הפקידו פיקדון בידי החברה עבור הצובר.

הפיקדון הזה כמובן נשכח מלב אחרי איזה חודשיים - - אז אתה רוצה שבכל פעם שתצא חשבונית ייכתב: פיקדון? מה הבעיה שלכם - - כן, לצורך העניין - - אנחנו מבקשים שבמקום זה יהיה רשום שכל צרכן שמבקש לקבל מידע לגבי הפיקדון העדכני שלו, יפנה לטלפון ייעודי. הבעיה היא בעיה של מערכות מידע. יש לנו צרכנים - - מה, להוסיף את השדה הזה? המידע הרי נמצא, כמובן שהרי כל צרכן - - רגע, לאט לאט. אתם נדרשים לעשות את זה פעם אחת ואחרי זה אתם מעבירים מחשבונית לחשבונית. בדיוק, אוטומטית. מה הבעיה עם זה, אני לא מבין? עם הפרטים הבסיסיים של הלקוח, שכתוב שהוא גר בשדרות ירושלים ויש שם עוד פיקדון שעומדת לרשותו - - והדבר הזה עובר מחשבונית לחשבונית. אבל צריך לעשות פה הפרדה יש לנו צרכנים מאוד-מאוד ותיקים ויש צרכנים חדשים. אז הסכמנו ואמרנו: אוקי, מכאן ואילך יותר קל לבנות את המערכת הזאת לגבי צרכנים חדשים אבל לגבי כל הצרכנים הוותיקים, תהיה להם אפשרות - - אבל כל הבעיה היא עם הישנים,

הישנים, שכבר גרים 20 שנה, במיוחד הקשישים שגרים שם הרבה שנים, לרשום את זה פעם אחת. אני לא מבין, זה מדאיג אותי שאתם מתעלמים מזה. את רוצה שבן אדם בן 80 שגר שם 40 שנה, הוא יצלצל למרכז מידע?

קודם כל, אדוני, המחיר של הפיקדון הוא מחיר מפוקח. זה לא איזה שהוא מחיר ש...

העניין הוא זה השקיפות לאזרח, שהוא ידע, שהמשפחה שלו תדע,

אני עורך דין איל גור - - הוא מייצג גם אותנו. הבנתי. יש לך משהו נוסף למה שהיא אומרת? בואו ניתן לה לסיים ואחר-כך אתן לך. עוד משהו שיש בו מחלוקת?

למשל, לגבי חיוב ספקי גז לשאת בעלויות של צנרת גז ביתית. אדוני, יש צנרת גז שהיא חלק מהבית המשותף והיא שייכת לדיירים, היא חלק מהבניין. אנחנו מתחזקים את כל המערכת שקשורה לגז אבל זאת צנרת שהיא בבעלותם. המשרד מבקש לשנות את המצב החקיקתי שקבוע היום, שאנחנו לא צריכים לשאת בעלויות האלה - - איזה עלויות? של הגז בתוך החלק המשותף? עלויות של תיקון הצנרת של הבית המשותף, כן. זה עלויות שהושתו על - - רגע, תעצרי פה, תעצרי. אני ביקשתי חיבור גז, נכון? אז את צריכה להגיע לכל דייר ודייר, אז את עוברת בתוך החלק המשותף, אז למה לא להיות אחראית על זה? זה כבר משהו שהוסבר: יש פה תוספת חדשה, אדוני.

יש צנרת ישנה שיש לה בלאי, צנרת גז שהתקין אותה הקבלן וזה בכלל לא קשור לחברת הגז, ויש בה תקלה. אז לפי דברים הצעת החוק, נאמר שם שהיום חברות מתקנות את הצנרת בלי שהצרכן ידע ומחייבות אותו. אז הצענו מנגנון אחר ואמרנו: אתם צודקים, צריכה להיות כאן שקיפות, זה צנרת של הדיירים וצריך ליידע אותם מראש שיש בעיה בצנרת - - סליחה, מה זה צנרת של הדיירים? מהרגע שזה נכנס לבית שלו, מהמפסק הזה, זה באמת שלו, של כל דייר ודייר. וההובלה של הגז שלכם זה חלק ממערכת שהיא במקרה הזה גם בטיחותית.

הצנרת היא צנרת שנמצאת בחוץ, נמצאת בתוך הבית המשותף - - כן, אבל בשביל להגיע לדייר את צריכה לעבור דרכה, אז למה לא להיות אחראי על זה? אני לא מבין את זה. להיות אחראי זה דבר אחד, לשאת בעלויות זה דבר אחר. זה עלות שעד היום היא לא עלות מפוקחת. אם היא נושאת בעלויות אתכם אתה תחייב את הצרכן,

זה לא פוטר את הצרכן מלשלם, נכון? אנחנו נסביר. לא, היא צריכה להבין: תעזבי רגע את העלויות מי משלם מה. התקנון יש התייחסות למי משלם מה?

תכף נגיע לזה אבל בגדול, כל העניין הוא שבמיוחד בבניינים ישנים, אם אתם אחראים, אתם גם בודקים ומטפלים. ועד הבית לא עושה את זה כי יש בזה סיכונים בטיחותיים. זה מקובל עלי שזה יהיה באחריותכם, ואני לא מדבר על הכסף. מה הנימוק של הכסף? אנחנו נסביר: בעיקרון,

פנינו עם ההצעה הזאת במקור היא באמת אמרה בדיוק כמו שאדוני הציע, שהדייר יהיה אחראי מהברז עצמו, בכניסה ממש לתוך הדירה וכל השאר יהיה על החברה. באו החברות ואמרו שלעשות שינויים בתוך הבניין יש את הצנרת האנכית שעלתה לכל הקומות, הצנרת הזאת היא בכל זאת חלק מהבניין, חלק ממש של הרכוש המשותף. היינו קשובים לבקשה של החברות ואמרנו שככל שיש איזה שהוא פגם בצנרת לאורך הדירות, הצינור שמתחיל מברז הכניסה לבניין, הבניין יישא בו. העניין הוא שהחברות, מכל מיני שיקולים, הן לא תמיד מייצרות מערכת גז, אותו צובר, שיספק רק לבניין אחד. לפעמים זה מספק לשלושה בניינים, לשמונה בניינים. לפעמים יש כמה צוברים כאלה שביחד מספקים משיקוליהם שלהם, ויש להם כל מיני שיקולים ולפעמים גם אילוצים תכנוניים.

ואיך זה משפיע על הצנרת - - רגע, רגע. אמרנו שמהברז של הכניסה לבניין ועד לקומה אחריות הבניין. כל עוד זה מחוץ לבניין, עם כל הכבוד, לא הבניין קבע באיזה עומק זה יוטמן - - אבל רגע, מה העניין הזה של האנכי? גם האנכי מגיע ל... אז מה הבעיה עם זה? אז זה ממש ב - - - המבנה עצמו שהבניין חי בו. מרגע ש - - אתה אומר שהאנכי חובה על הדיירים, האופקי זה בעיה שלהם. מקובל עלי. אדוני, מילה לגבי הסוגיה הזאת להבהרה: בסופו של דבר, כשאנשים היום נכנסים לבניין חדש במדינת ישראל, וזה ככה גם עשרות שנים אחורה, הם מקבלים מערכת גז מהקבלן. מי ששם את זה הרבה מאוד פעמים הוא לוקח חברת גז - - הבנתי. אבל אתם מוכרים להם את זה באופן קבוע, נכון? אז מה הבעיה שתהיו אחראים? בסופו של דבר, האחריות של חברת הגז לאספקת הגז בצורה בטיחותית - - לא,

רבותי, התשובה שלכם לא מתקבלת.

מה, אני צריך להיות פרופסור פה? בתאגיד המים היום, הצנרת הזאת, אתה יכול להזמין אינסטלטור או את התאגיד ולעשות את זה בתשלום. אנחנו מציעים לקחת את אותו מנגנון שיש בתשתיות אחרות, וזה מנגנון שהוא לראשונה קיים בכל תשתית כל שהיא. זה והמידע בחשבונית שהדר התייחסה אליו, זה שני דברים שהם חלוציים לתחום. אנחנו מבקשים לא לקחת רגולציה שלא הייתה קיימת ועכשיו אנחנו שמחים שהיא הצטרפה, ולהפוך אותה מאפס למאה אלא לעשות את זה שקול, כמו שיש בתאגיד - - נגיד שעכשיו אתה תיקנת ואתה מחייב את הדיירים? אני אתן לך דוגמה: נגיד שאיזו שהיא חברת גז בנתה עבור הקבלן - - רגע, מה אתה רוצה, שהחברות יפסידו? אם אפשר רק להסביר, זה לתת דוגמה למשהו: נגיד שיש בניין חדש, התקשר היזם "דמרי", סתם, עם חברת "אלקטרה פאוור" שאני מייצג אותה, בשביל שהיא תבנה את המערכת. באה, בנתה, יש אחריות לפי חוק המכר וכל הדברים. כעבור חצי שנה, מהרגע שבו הבניין התאכלס והתחלנו לספק לו גז, החליטו הדיירים, ועדיין יש להם זכות כזאת, לעבור לספק גז אחר, הכל בסדר,

ספק הגז עכשיו התחיל לספק ובחלוף חודשיים יש בעיה באותו חלק של המערכת. לכאורה, מה צריך לבוא ולעשות? זה בכלל לא בתוך האחריות של חוק המכר. צריך לבוא ל"אלקטרה פאוור" שבנתה ולהגיד: חבר'ה, עשיתם כאן עבודה לא טובה. אבל מה התקנות אומרות? עכשיו זה "פז גז". היא צריכה לשלם והיא צריכה לתקן, רק אם היא תוכיח ש"אלקטרה פאוור" גרמה לזה - - אבל אתה עדיין רשאי להגיש תביעה נגדית.

התקנות אומרות שרק אם תראה שמי שגרם לזה זה "אלקטרה פאוור". נכתוב את זה, אין בעיה. זה אחריותה של "פז גז", לפני שהיא מתחייבת להחליף אותך שתבדוק את האיכות, את המחיר, זה חלק מהעלויות.

אז אנחנו מוכנים לקחת את האחריות - - זה לא אתם מוכנים, אתם עושים עם זה "ביזנס". אתם לא עושים טובה למישהו בהתנדבות. בואו נדבר באופן גלוי את, "פז גז", כשאת רוצה לספק את הגז, את רוצה לעשות עסק, תבדקי שזה כדאי לך. מה הבעיה? אפשר לדעת במקרה כזה שאנחנו מקבלים את התקנות, מה העלויות הצפויות לחברות הגז? אפשר להגיד משהו, אני מ"גז גל", חברה קטנה? אתה רוצה להוסיף משהו?

אז חכה בסבלנות. מה העלויות?

זה מידע מסחרי ואני לא יודע כמה נכון לפתוח את זה - - אז אל תגיד. אם אתה תגיד לי שהעלויות גדולות מאוד,

אדוני, אנחנו לא מדברים על 10 שקלים בדבר הזה. אנחנו לא באנו לפה כדי להתווכח על עלויות שוליות בעניין הזה. זה שולי, הצנרת היא שולית. - - - כמה תקלות יש בבניין של הצנרת האנכית? בסופו של דבר, זו צנרת שעוברת בחצרות. באים גננים, עושים עבודה. באים לפעמים אנשים מטעם הבניין ועושים עבודה ואנחנו לא יודעים. מי שנמצא שם כל הזמן אלה דיירי הבניין. זה חלק מהרכוש המשותף שלהם והם צריכים לדאוג לזה כפי שהם דואגים - - אבל הצנרת הזאת - - - אתם מחייבים את הדייר שצורך את הגז. אם הבנתי נכון, בתקנות אתם מחייבים את ועד הבית בקו האנכי, נכון? אז מה הבעיה? אז זה על אחריותם. אז זה על אחריות הגנן שהרס, אז תתבעו. אבל הוא מדבר על האופקי, אם אני מבין נכון. האופקי זה ברור. הבנו. יש לכם עוד איזו בעיה?

המצב הוא כזה כשאנחנו נגיע לסעיפים עם שתי הבעיות האלה, תעצרו, בסדר? נראה את הניסוחים ואת הכל. כן, מה רצית להגיד? רציתי להגיד בהקשר לזה שהעלויות כן חשובות. אני חושב שלא מדברים על העיקר, על הפיל שבחדר. מה שיקרה בכזה דבר שנבדוק, כמו שאתם מציעים, לא ניתן לבדוק כי מה שקורה הלכה למעשה זה שבודקים את הקו לחץ שהוא תקני. ברגע שהוא תקני, הוא תקני. אחר-כך אתה הולך לחברת בדיקה, וזה לא שקלים בודדים. אני כן אתרגם את זה לכסף: במחיר גז שאנחנו מוכרים, אם אני צריך לעשות תיקון קו שעולה 12 ו-13 ו-14 אלף שקל, זה אומר שאני מעדיף לוותר על הבניין, זה אומר שאני אצא מהתחרות, זה אומר שאני לא אקח בכלל בניינים כאלה.

אני אלך רק לבניינים חדשים, ואם יבוא אזרח, והחברות הגדולות מנצלות את זה,

זה אומר שדווקא בבניינים הקטנים, המיושנים, עם המכלים, החברות הגדולות כמעט רוצות ועושות את זה בעדינות קחו, קחו את הזבל. ואז מה יקרה? אנחנו לא ניקח את זה והלקוחות האלה ימשיכו לשלם יקר ובעצם אתם פוגעים בתחרות מבלי לשים לב. אז אם הרעיון הוא לפגוע בתחרות בסדר, אז תלכו על זה. לדעתי, הם טועים בגישה. אתה מדבר על עניין מסחרי כרגע. יש פה מישהו מרשות התחרות אולי?

בואו נתחיל לקרוא.

עוד לא סיימנו התייחסויות - - אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול שאני לא מקבל את הנחת היסוד שלך, שאנחנו פה נגד תחרות. זו דעתך. אני לא חושב כמוך. אני יכול לתת לאדוני דוגמאות: לא מזמן פגע מישהו תוך כדי חפירה - - בסדר,

לא כל תיקון עולה 14,000 שקל, בוא. זה יכול לעלות הרבה יותר וזה לא קיצוני בכלל. ואם זה לובי חדש, להרים ריצוף, זה עולה לפעמים הרבה יותר.

אז מה אתה רוצה, לא הבנתי. אתה חושב לקבל חוזה בבניינים חדשים שזה 20 קומות בדרך כלל, עם עשרות דיירים - - לא,

אז הפוך, מה שאני אומר זה שרוב התקלות זה דווקא בבניינים ישנים של 12 יחידות דיור, שאני יכול להגיד לך שמרוויחים על דייר 20 שקל לחודשיים, ואם נגיע לדבר הזה אנחנו נפסיד את התחרות.

הבעיה היא בעיקר בישנות ולא בחדשות. אם אפשר עוד שתי מילים לגבי התקנות בכללי: יש שני נושאים שצריכים לשים לב אליהם: 1. אני לא אגיד מהרושם שעלה פה אבל חשוב שהאמירה הזאת תאמר: יש כבר היום לא מעט אסדרה לכל הנושא הצרכני של הצרכנים הביתיים בגפ"מ.

גם שמים את הגפ"מ בחוק הגנת הצרכן, שיש לו התייחסות מיוחדת לספקי גז במסגרת התוספת השנייה, פסיקה של בתי המשפט שהתפתחה, צווי פיקוח - - ומה שהם אומרים זה סותר?

- - כולל בדברים שהם מבקשים לתקן אותם. מה התשובה שלכם? את ממשרד המשפטים?

רק להשלים את הדבר השני: יש לא מעט מקומות בתקנות הללו שמתייחסים לצרכני גז באופן כללי, מה שיוצר שגם צרכנים - - אבל אמרנו שכשנגיע לסעיף, תגיד מה שאתה רוצה. אני אומר שזה עובר כחוט השני לאורך התקנות הללו, כל מיני דברים שבכלל נקבעים בהסכמים בין הצרכנים המסחריים, רובם, לבין עורכי דין שיודעים לעמוד על שלהם, יודעים להחליף עם מערכות נפרדות ובין הדברים שמופיעים בתקנות אין שום קשר. לבוא ולהגיד: לצרכן כזה תשים תא טלפון בשביל ה-1-800, של שיחת חינם, זה גם סותר את חוק הגנת הצרכן וגם לא רלוונטי כי זה בכלל מתקשר למי שמנהל לו את תיק הלקוח. אז צריך לשים דברים בהקשרים הנכונים. יש לך תשובה למה שהוא אומר? אני עורכת דין מהלשכה המשפטית במשרד האנרגיה והתשתיות. לגבי הסוגיה הראשונה האסדרה שיש כיום, של התחום הצרכני בגפ"מ, היא הסדרה מאוד-מאוד חלקית. זה נכון שיש הוראות רוחביות בחוק הגנת הצרכן שחלות על הספקים.

יש שם גם החרגה של הספקים מחלק לא מבוטל מההוראות. זה פוגע בהוראות האלה? ממש לא, זה לא גורע.

יש סעיף שמירת דינים בחוק והוא רלוונטי גם לתקנות שלפנינו. ההוראות שלנו כאן לא גורעות מחובות שחלות על הספקים לפי חוק הגנת הצרכן, הן לרוב משלימות. כלומר - - לא, אבל הן פוגעות במשהו? הן לא פוגעות בשום דבר. זה נושא שלא מוסדר היום בניגוד לתחומים משיקים כמו חשמל ומים, שיש להם אמות מידה מאוד ברורות. ומה קורה עם פסקי דין שהם אומרים? אז בפסקי דין יש הלכות חלקיות של נושאים חלקיים, שהם לא חלים על כולם כי זה הרבה פעמים הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות בין חלק מהחברות, ואנחנו ממש חושבים שלא נכון להסתפק באסדרה החלקית שיש היום אלא זה תחום שראוי להסדיר אותו ב - - אז מה שאת אומרת זה שהתקנות משלימות להסדרים קיימים. נכון. הן לא פוגעות בהסדרים. את ההסדרים החלקיים שכן יש לנו, יש לנו איים של הסדרות בחקיקה שבדיני הגפ"מ, אנחנו כמובן נתאים אותם לתקנות כך שלא יהיו סתירות אצלנו ולא יהיו כפילויות. יותר חשוב שלא יהיו סתירות. אם אדוני רוצה, אני יכול לתת לך דוגמה לסתירה שלי אין מושג איך הולכים ליישב אותה. בתי המשפט עסקו בשאלה איך צריכים ספקי הגז להודיע לצרכנים שהם משנים את המחיר של הגז. יש באמת הסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסקי דין נגד כמה מהחברות, כמובן שזה הכל פומבי אז השוק למיטב הבנתי יתיישר לזה כי חברות שלא נתבעו לא רוצות להיתבע, מה שנקרא "שכר לימוד" שחלק מהחברות שילמו, שבאה ואומרת שספק גז משנה את מחיר הגז, הוא נדרש לתת בחשבונית שבה שונה מחיר הגז הודעה מאוד ברורה עם מאפיינים. בית המשפט קבע באחוזים וב"בולד" איפה לשים את זה בחשבונית, התעסקו בזה מספיק. בא עכשיו מינהל הדלק והגז ואומר: לא, תודיע על זה מראש בחשבונית.

נוצר פה איזה מצב שמודיעים לצרכן מראש וצריך ככה ומה תופס ואיפה זה נמצא ואיך זה מתיישב אחד עם השני, וכל מיני דברים שנראים כאילו קטנוניים אבל אנחנו, לצערנו הרב, בגלל הניסיון שיש לנו עם תחום התביעות הייצוגיות ובתי המשפט,

זה מתגלגל למקומות - - אבל הכל בסוף מתיישר על-פי החוק, לא לפי הפשרות בבית המשפט. מתי יש פשרות? ברגע שיש לקונה בחוק אבל ברגע שעכשיו הם ישלימו את הנושאים האלה בחוק, אתה מתמודד רק מול החוק כולל בתובענות הייצוגיות. כנראה שאתה צודק בתפיסה, אתה לא צודק באמת המשפטית של הדבר הזה כי כן יש מחויבות עדיין ואז מתווספת עוד אחת ויש פה סתירות, וזה מאוד-מאוד לא פשוט, וזה פסקי דין חלוטים ועכשיו לך תפתח את זה סיפור. אז כמובן שהסכמי הפשרה שהיו באותו עניין, של הודעה לשינוי מחיר, הם היו בהתחשב בחקיקה שהייתה באותו זמן.

באותו זמן לא הייתה אסדרה של חובת הודעה על שינוי ומחיר בדיני הגפ"מ, ולכן נקבע מה שנקבע בפסק הדין אבל לא ניתן להסיק מאותם הסכמים שזה המצב הרצוי בעינינו, להסתפק בהודעה בדיעבד בחשבון על שינוי במחיר. כך שכמו שאתה אמרת, אדוני, חבר הכנסת דנינו, מרגע שיחולו התקנות החדשות אז כמובן שההסדר שקבוע בהן הוא יהיה ההסדר המחייב. ואם יש לכם התחייבויות לפי הסכמים אז אני מניחה שגם הן ימשיכו לחול אבל אני לא מתכוונת להתייחס פה לעניינים פרטניים, גם כי אני לא מכירה בדיוק את כל ההתחייבויות שלכם - - הנה דוגמה לבעיה אחת, וזו בעיה - - לא, תקנות הן תקנות והן מנסות לפתור את רוב הבעיות, הן לא יכולות לפתור הכל, ולכן אם יהיו בעיות, הם יביאו תיקון תקנות שלא...

הן באות לפתור בעיות שכבר נפתרו - - טוב, אתם רוצים להשאיר את המצב הקיים אבל - - - שנייה, אנחנו לא סיימנו עם התקנות אז אם יש כאלה דברים, אני חושב שבשביל זה קיים הדו-שיח הזה. תעבירו את הדברים ואולי הם "יתלבשו" על מה שסיכמתם בכל אותם הסכמי פשרה ונפתור את זה ברוח הזאת. זה לא אחד נגד השני. בוועדה אנחנו בסך הכל מנסים לקדם את כל הצדדים. התייחסות לסוגיה השנייה של עורך דין אדמי בנוגע לצרכנים: אנחנו בהחלט מודעים לסוגיה הזו. ההסמכה שיש לנו לפי החוק היא לקבוע אסדרה שחלה על כל סוגי הצרכנים עם הסמכה מפורשת לקבוע הוראות מיוחדות גם בנוגע לצרכנים ביתיים. אנחנו חושבים שנכון להחיל חלק מההוראות של התקנות על צרכנים שהם לא ביתיים. תקנות שחשבנו שצריך לסייג אותן רק לצרכנים ביתיים ציינו את זה במפורש באותה תקנה. אם יש לכם תקנות שפספסנו במקומות מסויימים, אתם מוזמנים להעלות את זה במהלך הדיון אבל אנחנו בהחלט לא מקבלים את הטענה שצריך לסייג את כל הסט הזה של התקנות רק לצרכנים ביתיים. אני אסמך עוד להתייחס - - לא, לא, שמענו אתכם.

זה לא דיון משפטי. שאלת רק על הערות כלליות לדיון לפני שנכנסים לגופו של עניין - - אבל אמרתם את ההערות שלכם. אני עדיין לא, אני מחברת "אמישראגז". חלק מהחברות אמרו. יש לכם תוספת להערות האלה?

כולם מבקשים רק לגבי אמות מידה שמפריעות לכם,

יש ארבעה סעיפים שהם באמת - - כשנגיע לסעיפים תתייחס. משהו כללי? אני רק אגיד באופן כללי ששוק הגפ"מ השתנה משמעותית בשנים האחרונות. פעם התחרות הייתה מוגבלת וזה לא היה מצב היום. היום יש 60 חברות בשוק הגפ"מ. גם לעניין המחירים, משרד האנרגיה בעצמו מפרסם נתונים שהמחירים לצרכן יורדים כל שנה ואנחנו נמצאים במצב שבו לא צריך להשית עלות מאוד משמעותית על החברות בשביל סעיפים שיש בהם תועלת מוגבלת, כמו למשל המידע בחשבונית, גם השוואת המחירים בחשבונית, גם הפיקדון בחשבונית אלה שני דברים שהתועלת שלהם מוגבלת והם לא קיימים בתשתיות אחרות. לדעתי, צריך לבדוק את הנושא הזה של הפקדונות, דוד, כמה כסף יש בחברות האלה מדמי הפיקדון, כמה הם חופפים, כמה לא מבקשים את הכסף?

הפיקדון בזמנו לקחו - - - את הבלונים. היום למה צריכים פיקדון? עדיין יש בלונים ויש - - - והכל במחיר מפוקח. אני גם אגיד לאדוני ויש תביעה ייצוגית על זה, ואפשר לצטט מתוך מה שבית המשפט חושב על טענות כאלה של מה החברות עושות עם הכסף. הכסף יושב ומחכה לצרכנים ומחויב גם חשבונאית להפריד אותו - - ואתם רואים שאתם מחזירים? אתם יכולים להגיד כמה? רגע, אם גונבים את הבלון, אז אין לכם ביטוח? למה צריך פיקדון? אולי באמת נעשה רפורמה כללית. כמה כסף מונח בפיקדונות? לפעמים הצרכן פוגע ב - - אין לפעמים. לא צריך פיקדון בכלל, עזוב.

אולי צריך לבטל את הפיקדון בכלל - - - ואנחנו מבקשים שתשקלו את זה. הוא בחוק, בהסכמים?

תראו, אתם לא רוצים לרשום את הפיקדון בחשבונית, בכלל לא צריך פיקדון, הוא צודק. כמה כסף בפיקדונות? אתה יכול להגיד לי כמה יש לחברות - - זה לא נכון, זה רשום בחשבונית. זה 65 שקל למונה, אני יכול להגיד לך, וזה כן רשום בחשבונית - - לא,

אתה חברה חדשה. אני לא חדש, אני 33 שנה, אני מהחברות הקטנות אמרתי.

אני רוצה לדעת כמה - - אתם פוגעים בתחרות בזה שאם הוא - - לא,

עם כל הכבוד, הבנו שאתם בעד הפיקדון. אני רוצה לדעת מה סכומי הפיקדון בכל חברה, בסדר? ובאמת להבין מה מרוויחים מהריבית - - מה העניין הזה? מה אתם רוצים מאנשים? פעם אולי זה היה רלוונטי כי אפשר היה לגבות מהדיירים אבל את הגדול מי יגנוב לכם את הגדול,

יבוא דייר ויגנוב את הגדול? לא לוקחים פיקדון על הגדול, אדוני. מה שלוקחים זה על הדברים הקטנים שגם לא מכוסים בביטוח. מאיזה קטנים? המונה, הווסת, המיכל הבודד, הדברים האלה.

שנלקחים? תגיד לי, למים יש פיקדון? אמרת: בואו נשווה למים. פיקדון למה?

לשעון... - - - אתה עושה השוואות כל הזמן. הוא עשה השוואה, לא אני ועכשיו אני עושה השוואה מקבילה: למים יש פיקדונות? אין. אם אין, אז אתה רוצה להשוות, נכון? אז בואו נשווה הכל. למה להשוות רק חלק? את ההשוואה למים לא אני נתתי. אז מישהו אחר. משרד האנרגיה, זו הזדמנות לשקול לעומק את העניין של הפיקדון, למה צריך פיקדון. ומה שבאחריות הצרכן, אם קורה נזק שהוא תחת הפיקדון שישלם. קודם כל, אני רוצה לדעת מה סכומי הפיקדונות שיש לחברות הגדולות היום, לא בכל חשבון אלא באופן כללי מה סכום הפיקדונות. לנו כרגע אין מידע על זה. אז הם יביאו לכם. אני רוצה שתבדקו את המצב בפיקדונות כי זה מאוד לא מובן העניין הזה.

אדוני, יש שורה של פסיקות של בתי משפט שמסבירים בדיוק למה צריך - - אז אני יכול לתקן מה שאני רוצה, עם כל הכבוד לבית המשפט. אולי אתה לא מבין את זה אבל אני המחוקק ולא בית המשפט.

שהצרכן יידע שמה שלא מושאל וכך הוא יידע שזה גם לא בבעלותו. הם לא רוצים לרשום אפילו את הסכום, אתה רוצה ש - - נכון, אבל כל עוד יש פיקדון ויש את הסכום, הצרכן אמור לדעת עבור מה, זה גם חשוב.

אנחנו נתחיל להקריא, יכול להיות שנבטל להם את הפיקדון עד סוף הדיון הזה. אני צריך לתקן את החוק ואני אתקן אותו. זה בחוק או בהסכמים? בחוק הפיקוח יש מחיר מרבי לפיקדון, איפה יש חובה לגבות פיקדון, לא נראה לי שיש - - אין חובה. יש רשות לגבות פיקדון. אם אני רוצה לבטל את הפיקדון, זה נכנס לתקנות?

זה בכמה דברי חקיקה מקבילים.

אז אם נחליט, אני אבקש חקיקה ממשלתית בעניין. אין שום היגיון בפיקדון הזה. תודה שהפנית את תשומת ליבי, דנינו, בעניין הזה. יעלו המחירים, זה מה שיקרה. שיעלה מה שאתה רוצה שיעלה, בסדר? אל תאיים עלינו, בסדר? הפיקדון לא מעלה את המחיר. פיקדון זה כסף שאתם מחזיקים שנים ומשתמשים בו לכל מיני דברים. אתה לא נותן לדבר ואתה לא מבין אז תן להסביר.

אם אתה מקבל הסבר - - בנושא של הפיקדון לא צריך הסבר. הבנתי על מה והכל בסדר, אין בעיה. תביאו לי את הסכומים ואתם רשאים לעשות בפיקדון מה שאתם רוצים אבל... להפקיד אותו? מה? מה זה מחכה? הוא צובר ריביות. זה רק מופיע בדוח הכספי אבל אתם רשאים להשתמש בו. הכסף יושב ומחכה ככה שהוא יקבל אותו חזרה. שלא נדבר על הסכום הכולל. שווה לעשות על זה מחקר, כמה אתם גובים, כמה חוזר, כמה אתם צוברים על זה בריביות בהשקעות? זו סוגיה די גדולה. אנחנו רואים את זה גם בבנקים מיליארדים שלא מזוהים. בחברות הביטוח סכומי עתק שלא מזוהים וזה מחכה. זה לא מחכה לאף אחד. אני מוכן לא לגעת בפיקדונות ואני ארצה לראות אמנה לטובת האזרח בלי כל הקשקושים שאתם מנסים לבטל. זה הכל. אנחנו בעד האזרחים וזה אולי גם לבטל את הפיקדון. אז יש לכם זמן לשקול את זה, לסיים עם התהליך הזה למרות שלא חייבים פיקדון, אני אומר לכם ואני מבין שזה תהליך חקיקה ארוך. אז יש שני צדדים למטבע, הבנתם? לא רק מה שאתם רוצים אלא גם מה שאנחנו רוצים לטובת האזרח. אני חייב להתפרץ, בבקשה, רק מילה - - תוציאו אותו. אתה חושב שאתה מנהל פה את הדיון, אתה לא מנהל את הדיון. אז תישאר, ורק כשאני נותן לך זכות דיבור,

הבנתי שיש לכם אינטרסים כלכליים וזו זכותכם אבל לא צריך להגזים. בבקשה, להתחיל להקריא את התקנות. "תקנות הגז הפחמימני המעובה (אמות מידה לשירות), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(א) לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020 (להלן החוק), בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,

שמישהו רוצה להעיר משהו על סעיף תגידו. הגדרות1. בתקנות אלה "דמי שימוש קבועים" סכום התשלום הקבוע לתקופת החשבון שבעבורה צרכן גז משלם בעד האפשרות לקבל שירות הספקת גז, כולל מס ערך מוסף, "יום עסקים" ימים א' עד ה', למעט מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 וערביהם, ויום העצמאות, "ספק גז" בעל רישיון ספק גז כמשמעותו בסעיף 2 לחוק, "צרכן במערכת מרכזית" צרכן גז הרוכש גז באמצעות מערכת גז מרכזית," יש שאלות לסעיף הזה? יש לך בעיה עם הסעיף הזה? פה אין לך בעיה? רק ביקשנו שיהיה רשום "צרכן ביתי" ולא "צרכן גז" כי צרכן גז יכול להיות גם צרכן עסקי או דברים כאלה. אז התייחסתי לזה בדברים הכלליים שאמרתי, שבהוראות הספציפיות שחשבנו שנכון לסייג אותן לצרכנים ביתיים ציינו את זה במפורש בתקנה. אנחנו לא חושבים שנכון לסייג את כל התקנות לצרכנים ביתיים בלבד. אני מציע שכשנגיע לסעיפים הספציפיים אז אולי באמת תגידו ואז נראה אם יש מקום לשנות. מי בעד? הצבעה הסעיף אושר. הלאה, הסעיף הבא. "חובת רציפות2. ספק גז יספק גז למערכת גז מרכזית באופן רציף, למעט הפסקה הנדרשת הספקת גז למערכת לצורך בדיקת מיתקן הגז או תיקון ליקויים במיתקן, או במקרה שבו נבצר גז מרכזית מספק הגז, מסיבות שאינן בשליטתו,

אני רק רוצה להוסיף כאן למען הסר ספק, שאנחנו מציעים להוסיף חריג נוסף לתקנה הזאת, לחובת רציפות הספקת גז למערכת גז מרכזית, והוא במקרה שבו ספק הגז נדרש להפסיק את הספקת הגז למתקן לפי הוראות כל דין.

אם לדוגמה מנהל ענייני בטיחות הגז במשרד או רשות מוסמכת אחרת הורתה לספק להפסיק לספק גז למתקן, אז זה גם יהיה אחד מהחריגים לתקופת רציפות הספקת גז למערכת גז מרכזית. יש לכם בעיה עם זה?

התוספת מקובלת?

יש לכם הערות? כן, צריך להוסיף רק שגם אם יש תקלה. זה כתוב לצורך תיקון ליקויים. אז חשבנו שלצורך תיקון ליקויים חשבנו שמה שביקשתי להוסיף גם כלול כבר בתוך הסעיף אבל למען הסר ספק - - מה אתה רוצה להוסיף בסעיף? על תקלה. כתוב "מסיבות שאינן בשליטתו", זו תקלה. אתה רוצה שיהיה כתוב במפורש את המילה "תקלה"? בדיקת מתקן, תיקון הליקויים הכל כתוב.

אני לא חושבת שיש צורך לעשות בהגדרה הזאת הבהרות כי זה כתוב במפורש. אנחנו מסבירים שכתוב. מקובל? מי בעד? הצבעה הסעיף אושר. עבר. סעיף 3. אז הגענו לפרק ב' שמתייחס לחשבון גז. מתי מגיעים לסעיפים שלכם, שאתם מתלוננים עליהם? תוך כדי. אדוני, בסך הכל עם רוב הדברים אנחנו

אז על איזה סעיפים אתם... רצינו להגיד שבאמת, רוב אמות המידה הן נכונות. אנחנו רק ניסינו להסביר איפה זה משית עלות. סעיף 6 למשל. אז עד סעיף 6 אין בעיה? בסעיף 3 יהיה לי משהו לומר. אנחנו ננסה להיות מאוד... גדי ואנונו מ"גזגל", אתה בסדר? אנחנו 33 שנים - - אז איך לא הגעת לרמה של "פזגז"? אי אפשר כי כבודו כובל אותנו. אני כובל אתכם? המדינה כובלת, לא אישי. רק מקריאים את התקנות. מה יש לי לכבול? אנחנו נעשה 10 דקות הפסקה. אני רוצה שאתם תשבו עכשיו איתם ותנסו להסתדר על השתיים, שלוש הערות האלה ונסיים את העניין. 10 דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:19 ונתחדשה בשעה 11:47.) להמשיך להקריא. "קריאת מונה גז3.(א) לפני משלוח חשבון גז לצרכן במערכת מרכזית, ספק גז יבצע קריאה במערכת גז מרכזית של מונה הגז המשמש את הצרכן ויבסס את החשבון על קריאת המונה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) (1) במקרה שבו אין לספק הגז גישה אל מונה הגז או במקרה שנבצר מהספק, מסיבות שאינן בשליטתו, לבצע קריאה של המונה, הספק רשאי לבצע הערכה של כמות הגז שנצרכה (בתקנות אלה הערכת צריכה), או לבסס את חשבון הגז על קריאה של המונה שנעשתה בידי צרכן הגז, ובלבד שלא תבוצע הערכת צריכה כאמור יותר מפעמיים בשנת כספים, הערכת צריכה תבוצע לפי כמות הצריכה של צרכן הגז בחודשים המקבילים בשנה הקודמת, ואם הצרכן לא צרך גז מספק הגז בחודשים האמורים לפי כמות הצריכה של הצרכן בחודשיים האחרונים שלגביהם בוצעה קריאת מונה כאמור בתקנת משנה (א) או לפי חישוב של הכמות החודשית הממוצעת כהגדרתה בתקנה 10א(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), התש"ע-2009, לפי בחירת הספק, (2)במקרה של סיום התקשרות עם צרכן גז, ספק גז רשאי לבסס את חשבון הגז על קריאה של המונה שנעשתה בידי הצרכן. (3) במקרה של שינוי במחיר באמצע תקופת חשבון גז, שספק הגז הודיע עליו לצרכן הגז לפי תקנה 8(ב), ספק הגז רשאי לבסס את החשבון על קריאה של המונה שנעשתה בידי הצרכן, או על בסיס החלק היחסי של הימים בכל אחת מתקופות המחיר השונות. (ג)שלח ספק גז לצרכן גז חשבון גז המבוסס על הערכת צריכה, יצוין הדבר בצורה בולטת לעין בחשבון הגז, נשלח חשבון גז כאמור והתברר לצרכן גז בקריאה של המונה, כי הקריאה שונה מהערכת הצריכה שבעדה חויב, ישלח ספק הגז, לבקשת צרכן הגז, חשבון גז מתוקן המבוסס על קריאה של המונה שנעשתה בידי הצרכן. (ד)שלח ספק גז לצרכן גז חשבון גז המבוסס על הערכת צריכה, והחשבון לא תוקן לפי תקנת משנה (ג), יקזז מחשבון הגז הבא המבוסס על קריאת המונה המעודכנת לעומת קריאת המונה הקודמת, את הכמות שבעדה חייב את צרכן הגז בחשבון הגז שבוסס על הערכת צריכה, הייתה כמות הצריכה לפי קריאת המונה המעודכנת קטנה מהכמות שבעדה חייב ספק הגז את צרכן הגז בחשבון גז קודם המבוסס על הערכת הצריכה, יזכה ספק הגז את הצרכן בהפרש שבין כמויות הגז כאמור." יש לך הערות? כן. בסעיף קטן (ד), האפשרות של הקיזוז וכו' זה במקרה והחשבון לא תוקן לפי תקנת משנה (ג) רציתי להציע שזה יהיה במקרה שהצרכן לא פנה לספק, להפריד בין האפשרויות. בסעיף (ג) הצרכן פונה לספק ולכן יש חשבון חדש, ובסעיף (ד) זה למקרה שהצרכן לא פנה לספק אלא התקבל החשבון החדש ואז פועלים ככה. להפריד בין שתי ה... מקובל עליכם?

השאלה אם צריך להבהיר בסעיף (ג) משהו נוסף, גל, ברגע שמתקנים את זה? אנחנו התלבטנו בהכנה לדיונים אם יש צורך להבהיר בתקנת משנה (ג) איזה שהוא גבול שעד אליו הצרכן רשאי לפנות לספק ולבקש לתקן את החשבון, במקרה שנשלח אליו חשבון שמבוסס על הערכת צריכה - - מבחינת מועד? כן. אם הוא פנה,

עד למועד האחרון שנקבע לתשלום? בסכום כסף גם.

הטעות יכולה להיות בסכום גבוה ולא הייתי מגביל את זה בסכום אבל כן לבוא ולהגיד שלא ייזכר לי אחרי חצי שנה ויגיד: אתה זוכר את החשבונית, עשית טעות ועכשיו צריך גם לתקן את החשבונית הבאה ואת זאת אחריה. לקבוע מועד אחרון לתשלום.

אנחנו לא מדברים על כל טעות בחשבון אלא על טעות בחשבון שמבוסס להערכת צריכה. לא טעות - - - לא, זהו, שהצרכן לא היה רוצה לחכות לקיזוז אלא הוא היה רוצה לקבל חשבונית מתוקנת כי אם זה נגיד חשבונות של חורף, שהחשבונות יכולים להיות גבוהים, ואז אם הקיזוז נעשה רק חודשיים כי זה בין 50 ל-70 יום אז השאלה מה קורה. מצד שני, אנחנו יודעים שהחברות אנחנו קובעים שזה 18 יום מיום קבלת החשבון אז זה דוחה את המועד שבו החברה מקבלת את הכסף כי אם היא מוציאה חשבון חדש, הספירה של ה-18 יום יכולה לכאורה להיספר מחדש.

יש לחברה תמריץ שלא לשלוח חשבון מחדש אלא לעשות קיזוז. אז אם אנחנו קובעים פה שהמקרה של קיזוז הוא רק במקרה שהצרכן לא פנה, אז האם כדי להגן על החברה - - מה סכום החשבונית הממוצע? הממוצע זה בין 70 ל-90 שקלים לחודשיים. אני לא חושב שצריך לשגע את החברות פה. צריך לפשט את העניין לרבעון אלא אם כן יש צרכנים שמפעילים על גז גם את הגופי חימום בחורף, שזה כבר יכול להגיע ל... אלה יודעים בדיוק. מי שצרכן כזה גדול, הוא יודע בדיוק. כי פה, לטעמי, זה מסובך מדי מה שאתם מציעים. מצב זה ומצב זה צריך להתקזז כל רבעון. הייתה הצעה מאוד פשוטה שאפשר לבקש את זה כל עוד לא חלף המועד לתשלום. זו תוספת מאוד קטנה לתקנות. כן, זה נראה לי. למעשה, בכל העולם הזה של הערכת צריכה, אנחנו קצת הולכים בתוך טריטוריה לא מוכרת כי זה היום לא מותר בדין. עד למועד התשלום. עד למועד התשלום זה בסדר? הגעתם להסכמות? לא יאוחר מהמועד האחרון לתשלום לפי תקנה... ובזה לסיים. אם אפשר עוד הערה לעניין התקנה עצמה, וזה מתחבר לדברים שאמרתי קודם בעניין אבחנה בין צרכן עסקי לצרכן מסחרי. בסופו של דבר, באה התקנה ואומרת לגבי צרכן במערכת מרכזית, כלומר גם צרכן עסקי, שברירת המחדל היא שספק גז מבצע קריאה של מונה הגז ומבסס עליה את החשבון.

מה מונע או מה מפריע למשרד האנרגיה אם אני עכשיו הסכמתי מול הצרכן המסחרי, שנגיד נמצא במקום מאוד רחוק, שלא אני אעשה את קריאת המונה? עכשיו יבוא בן אדם שלו,

יצלם וישלח לי וככה אעשה איתו את ההתחשבנות. יש לך כוח מולו. הוא יכול - - צרכן עסקי? אני אומר: במקום שאני אשלח אליך פעם בחודשיים - - אז תוסיפו את זה. אין בעיה. רגע, אבל בואו נגדיר איפה מוסיפים את זה.

אני אגיד רגע משהו קשור לדבר הזה ויכול להיות שזה ייתן תשובה: יכול להיות - - רגע, יש לך איפה להוסיף את זה? אם תיתן לי להשלים אז יכול להיות שגם מזה יעלה איפה צריך להכניס. אני בא ואומר שגם אם כצרכן פרטי, נגיד שאני מסכים איתו שהקביעה של הצריכה תהיה על בסיס קריאת מונה שהוא מבצע,

כי עכשיו המונה נמצא בתוך החצר הפרטית שלו והוא לא נמצא במהלך שעות היום בבית ואני רוצה... מה הבעיה אם יש הסכמה בכתב, מסודרת, אני לא אפעיל עליו כוח, אני והצרכן מסכימים שקריאת המונה - - אין לי בעיה במקרים חריגים כי - - - זה החריג. זה לא הכלל, זה החריג. סליחה, איך אתם באמת בודקים? מה שהייתי מציע זה לבוא ולהוסיף - - ואז אתה סומך על הקריאה שלו? - - בסעיף קטן (4): בכל מקרה שבו ישנה הסכמה בכתב בין הצרכן ל - - לא,

כי אתה יכול לגרום לו להסכים ואני לא מוכן לזה. רק במקרים חריגים. אבל סכום מסוים. כבודו, יש לנו מקומות בתל-אביב שלא נותנים לך להיכנס. ממש לא נותנים להיכנס. בונים, עושים, ופעם בשנה אתה יודע איך עושים להם?

- - - מה שבעצם התקנה - - - בסעיף קטן (א) שאומר שהכלל הוא לפי קריאת מונה. סעיף קטן (ב) קובע - - - צריכים להיות ברורים. אז להוסיף את העניין הזה שיש בעיה של כניסה לחצר.

אדוני, תשים לב שבסוף, מי שלוקח את הסיכון זו חברת הגז, זה לא

חשבונות חשמל יוצאים פעם בחודשיים.

בחשמל אני לא מכיר במדויק את אמות המידה של רשות החשמל - - טוב,

הקראה של סעיף 5. קדימה. "שליחת חשבון גז5. (א) ספק גז ישלח חשבון גז לצרכן במערכת מרכזית לא יאוחר מ-21 לצרכן במערכתימים מתום תקופת החיוב של החשבון. מרכזית (ב) ספק גז ישלח את

זה לא מה שאמרתי. אמרת משהו דומה.

שתי הערות לגבי סעיף קטן (ג): 1. לגבי המועד של החזרת תשלום יתר כתוב תוך 10 ימי עסקים ממועד גביית התשלום. צריך להכניס התייחסות למקרה שהצרכן פנה לא בתוך 10 ימי עסקים. כלומר, אם זה נוגע

אני אגיד משהו כזה, אדוני - - עזוב, עזוב. - - והנה מילה טובה למינהל הדלק והגז - - אתם תשבו עכשיו, בינתיים אני אקיים את הישיבה. אם אני אסיים אותה מהר, אני אחדש את הישיבה,

שמו ואולי הם ירצו זה דברים שכן הגענו לגביהם להבנות שצריך להתייחס אליהם. תכף היא תגיד. עד סעיף 7, מה לא מוסכם? אתם רוצים להתחיל עם הדברים העקרוניים שלגביהם אין הסכמות?

קדימה,

מה הבעיה שלכם?

אדוני, אם אפשר בבקשה, אני הצעתי את הפשרה הזאת. אנחנו אמרנו דבר כזה: לתת באופן כללי לכל הלקוחות, לא כולל השנים. על זה הסכמנו - - - עשינו משהו באמצע. - - הם זכאים לפיקדון בטווח של בין איקס לאיקס - - לא,

עשינו משהו

אנחנו יצאנו רק ל - - בוא אני אגיד לך: יש הליך של שקיפות. גם הבנקים, חייבנו אותם עכשיו בחוק לתת את העמלות שהוא משלם

בהשוואה? לא, אצלכם הורדתי את ההשוואות. שם זה שונה כי בוא אני אסביר לך: בבנקים העמלה היא גבוהה, כמה יוצא לו

זה אירוע ארוך ומייגע, בטח ברמת הלקוח שרוצה להניע את השוק ולקבל שירות יותר טוב במחיר יותר טוב. על מנת שזה יקרה, ההצעה המקורית שלנו הייתה אחרת בכלל. ההצעה המקורית שלנו

כן קורה לפעמים שיש כל מיני דברים שצריך לחייב עליהם שוואלה, לא חשבו עליהם ב-2023 ואולי הם יהיו רלוונטיים ב-2024 או ב-2027. דבר שני אם החשש של משרד האנרגיה זה שאני עכשיו אמציא כל מיני פרטי תשלום ואחייב את הצרכן לפי דעתי ומה שבא לי, בסופו של דבר יש מוסכמות בסיסיות של דיני חוזים ושל

ראיתם את זה?

אז רגע, לא הצבענו על סעיף 7, נכון? לא הצביעו על 6 ו-7.

רצינו לעשות תיקון בתשתית? לא, אנחנו מצביעים על - - מה לעשות,

אתם קובעים אבל זאת עמדתנו - - טוב שאתה מאשר לנו.

חישוב המחיר לכלל התקופה ייעשה על בסיס

זולת אם צרכן הגז יעביר לו קריאה של המונה." אז פה היה חוסר הסכמה לגבי המועד שבו יש למסור על השינויים. הגיעו להסכמה. אנחנו מוכנים לקצר את שבעת הימים אבל החברות רוצות עדיין שההודעה תהיה בדיעבד בחשבונית, ואנחנו לא מוכנים שבדיעבד יודיעו ללקוח כמה הוא שילם על שירות שהוא כבר

שהוא השתנה? יומיים לפני תחילת כל חודש, לקראת החודש הבא. החברות לוקחות מרווח

אבל משמעותי או לא משמעותי, נראה לי שזה משתנה לפי הצרכן עצמו. אם הוא צורך - - יש ציבור חרדי שלא מקבל מסרונים ולא מקבלים - - - וזה רק עם חשבוניות.

שאם השינוי הוא מעל רף של איזה שהוא מספר שאגיד וכולם יקפצו,

ההודעה תהיה - - אין היום. 10% משתנה? מה הממוצעים של

מה זה פעמיים? לפני קבלת החשבונית? לא, פעם אחת שישה אחוז בחשבונית הזאת ועוד שישה אחוזים בחשבונית הבאה. חודשיים?

האם עברנו 10% שיוציא התראה מיוחדת

נגיד ששלחתי לו מסרון או וואטסאפ והוא כותב לי חזרה: מאשר, קיבלתי... יותם, אף אחד לא יעשה את זה. מי יעשה את זה? מי יחזיר לך על ניתוק?

אז הוא לא חייב. הניתוק הוא לא באמת ניתוק.

אני לא מזמין לו גז אבל עדיין הכל נשאר ואני תוך יום גם משחרר את הפיקוק הזה. אבל יש לו את הזכות להגיד: לא רוצה קשר אתכם.

אם הוא לא ישתמש בזכות

אני חושב שצריך לבטל את כל סעיף 14. כל סעיף 14 לא צריך להיות וגם לא הסבירו לי את ההיגיון, אז לפחות שיהיה מדויק, שזה יהיה רק ל-1-800. רק לגבי סעיף (ב): הסכמנו לשנות עכשיו שזה למשך תקופה של משנתיים לשנה. לתקופה שלא תפחת משנה ממועד ההקלטה. למה בכלל צריך הקלטות? למה?

זאת אומרת, אני לא מסכים אצלי במשרד שאיזה בוט יענה לך, אני דורש שהפקידה תענה לך.

זה לא עובד ככה. אתם לא יכולים לנהל ככה עסק, אתם לא מבינים.

אני חושב שאת כל סעיף 14 צריך למחוק, לא צריך להקליט. תן לי

(ב)ספק גז יתאם עם צרכן גז את מועד ביצוע הבדיקה התקופתית במיתקן הגז ואת שעת ביצועה 7 עד 14 ימים קודם למועד ביצועה." כאן הסכמנו לשנות את זה שיהיה במקום שבעה עד 14 ימים קודם למועד ביצועה לחמישה עד 21 ימים קודם מועד ביצועה,

אז אם אפשר לתקן את זה, שיהיה רשום

אם רוצים להעביר את זה לפרוטוקול בבקשה, אם רוצים לתקן את הנוסח גם מקובל, אבל שלא יבואו ויגידו לנו - - חשבנו שעושים את זה באותו עיתוי. כלומר, לא באים במיוחד לבדוק את ה... לא, זה שני טכנאים שונים. "(ד) ספק גז שהתקבלה אצלו בקשה של צרכן גז לשינוי מועד ביצוע הבדיקה התקופתית, יתאם עם הצרכן מועד

לגבי שאר השאלות אנחנו לא חושבים שצריך יותר מארבעה חודשים,

לא, לא.

אבל אתה לא קיבלת את ההערה שלנו על ההשוואה שבכל רשות ממוצעת,

אבל יש לך את האקסל הזה ממילא. - - במקום להפנות